י"ז בטבת התשפ"ג (10 בינואר 2023)

הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 מזכיר הכנסת דן מרזוק:

פ/80/25, לחבר הכנסת צביקה פוגל. השר יואב בן צור העביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תמרור סימון על פני הכביש,

שמספרה פ/753/25, לחבר הכנסת אברהם בצלאל. השר אבי דיכטר העביר לחבר הכנסת שלום

לפתוח לו את המיקרופון? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לחזק את חברי הכנסת מתן כהנא והרמטכ"ל לשעבר רב-אלוף במילואים גדי איזנקוט על הדברים המאוד-מאוד ברורים שלהם שנאמרו היום. הם אמרו ככה שניהם: אפשר למחות, אפשר לעשות הרבה פעולות, מלחמת אחים,

מרי אזרחי, הימנעות משירות בצה"ל וירידה מהארץ זה לא לגיטימי. להוציא את זה מהשיח. אני מחזק את ידיהם, ואני קורא לכולנו פה, חברי הבית, להתווכח בעוז, למחות, מצוין, להגיד לציבור לצאת להפגנות, נהדר, לאפשר את ההפגנות, לאפשר את החלפת הביטויים והמחאה. לא למרי אזרחי. כל הדיבורים האלה על מלחמת אחים, אנחנו לא יודעים איפה הם ייגמרו.

לעצור, להפסיק עכשיו. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מלביצקי. הדובר הבא, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. דקה לרשותך, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, יש גם שר? סליחה על השאלה. השר לוין יושב כאן, ודאי. יושב בשולחן הממשלה. כבוד השר, אני בלי משקפיים, אני לא רואה, סליחה. שבוע וחצי מתחילת השנה האזרחית, ואני אקריא, כמו כל שבוע, גם הקראתי בשבוע שעבר כמובן, את פרטי ההרוגים בתאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו. ולצערי ההרוגים בדרכים לא נפסקים. ביום חמישי, 5 בינואר, נהרג גבר בן 45 בתאונה בכביש 25. ביום שישי, 6 בינואר, נהרגו שני גברים בשנות העשרים לחייהם בתאונה בדימונה. בהמשיך אותו היום נהרג ד"ר סארי מגאמסה, בן 29 מיפיע, בתאונה עם משאית במחליף אליקים. ביום ראשון, 8 בינואר, נהרגה אישה בת 48 מיפיע בתאונה בכביש 70 בצומת אחיהוד. לכאורה פגע וברח, המשטרה עדיין חוקרת את זה. אנחנו בחורף. הכבישים חלקים, הראות לפעמים לקויה וכמעט כל תאונות הדרכים נובעות מטעויות אנוש.

סעו בזהירות, שמרו על עצמכם ועל חיי האנשים שאתם אוהבים.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. והיות שאדוני מקפיד, ואני משבח אותו על כך, להעלות את הנושא על נס, אני רק אציין שמדובר במֶחלף ולא במַחלף. תודה לאדוני. חבר הכנסת אופיר כץ,

אה, אוקיי. הבנתי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת הודעה מס' 72, והפעם על ניגוד עניינים. אתמול הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה למנוע מראש הממשלה לדון בתוכנית לתיקון מערכת המשפט ולקדם אותה בגלל שלטענתם נתניהו נמצא בניגוד עניינים בשל משפטו. העתירה הזאת היא הנדסת הודעה מעצם מהותה. בדיוק ההפך, שופטי בג"ץ הם הם הנמצאים בניגוד עניינים חריף ומובהק כלפי הנושא הזה. מי אמור על פי הצדק, המוסר והנורמות הכי בסיסיות של מינהל תקין לפסול את עצמו מלדון בתוכנית המדוברת אם לא השופטים ובראשם הנשיאה, שהתוכנית עוסקת בסמכויותיהם ובבחירת חבריהם? אני ממליץ לשופטי בג"ץ לדחות על הסף כל עתירה בנוגע לתוכנית של השר לוין בגלל ניגוד העניינים המובנה והמהותי שיש להם בנושא הזה. וכדברי חז"ל במסכת בבא בתרא, על הפסוק "והיה בימי שפט השפטים", אם שופטי בג"ץ יאמרו לנו: טלו קיסם מבין שיניכם, נאמר להם: טלו קורה מבין עיניכם.

תודה לחבר הכנסת מעוז. תעלה ותבוא חברת הכנסת לימור סון הר מלך,

חבר הכנסת יונתן מישרקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נאום קול המושתקים מס' 7: בסוף השבוע האחרון נסעה רחל צ'ונה, נהגת אמבולנס של איחוד הצלה לכיוון היישוב תקוע בגוש עציון. קצת לפני הפנייה ליישוב, נקלעה רחל למארב של מחבלים, שרגמו את האמבולנס באבנים. שמשות האמבולנס נופצו, ורחל נפצעה בידה ונזקקה לטיפול רפואי. פיגוע הטרור הזה הראה שוב עד כמה למחבלי הטרור אין קווים אדומים, וכל האמצעים כשרים בעיניהם, גם כאשר הפגיעה היא בכוחות הצלה. לצערנו, אנו מסכמים שנה אזרחית מדממת וקשה של פיגועי טרור. 31 בני אדם נרצחו בשנת 2022, ועליהם מן הסתם שמעתם, אם כי, נודה על האמת, את מרביתם כבר הספקנו לשכוח. אבל בנוסף ל-31 היהודים הללו שנרצחו בשנה החולפת, יותר מ-700 יהודים אחרים נפצעו ומעל 7,000 פיגועי טרור נוספים בוצעו. לנתונים האלה יש להוסיף מאות ואלפי אנשים נוספים שנפגעו בנפשם בפיגועים ונושאים עימם טראומות וצלקות נפשיות. על כמה מהפיגועים האלה שמעתם? כמה מהם דווחו בכללי בכלי התקשורת? לצערי יש מי שמנסה להשתיק את הפיגועים האלה. כנבחרי ציבור, חובתנו לוודא שפיגועי הטרור הללו, שהפכו לשגרה מוכלת, יופסקו עד לאחרון שבהם. זכרו, פיגועים זה לא גזרת גורל. תודה רבה. תודה לגברתי. יעלה ויבוא חבר הכנסת יונתן מישרקי,

חבר הכנסת יצחק קרויזר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה ברשותכם לנצל את הדקה שברשותי ולבקש מכם להצטרף איתי לזעקות התפילה של עם ישראל בארץ ובתפוצות להחלמתו של מרן פאר הדור, זקן מועצת חכמי התורה, מורנו ורבנו רבי שמעון רפאל בן חביבה בעדני, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ. אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ה' שמרך ה' צלך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע ישמר את נפשך. ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". ונאמר אמן.

חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני כבוד יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, מר שמחה גולדין, אביו של חלל צה"ל סגן הדר גולדין, כנסת נכבדה, בצעד מתמיה חנן הנשיא פרס בשנת 2012 אסירים ביטחוניים, או כפי שאנו מכירים במילה פחות מכובסת,

ובצעד מתמיה עוד יותר שחררה ממשלת ישראל ביום חמישי האחרון את המחבל כרים יונס, שריצה עונש של 40 שנות מאסר על רצח החייל אבי ברומברג השם ייקום דמו, בשנת 1980. שחרור המחבל יונס מתמיה לאור העובדה הכואבת כי חללי צה"ל סגן הדר גולדין וסמל ראשון אורון שאול טרם הוחזרו, וכי בשבי החמאס נמצא האזרח אברה מנגיסטו, ושני אזרחים בדואים נוספים תושבי הפזורה, הישאם שעבאן א-סייד וג'ומעה אבראהים אבו ענימה. סגן הדר גולדין וסמל ראשון אורון שאול מוחזקים בשבי החמאס מאז אוגוסט 2014, ואף שמדינת ישראל טוענת כי איננה משחררת אסירים ביטחוניים,

כי מאז 2014 שוחררו 677 אסירים ביטחוניים ומתוכם 142 משוחררים ביטחוניים, אנשי חמאס שחזרו לעזה. אני חוזר שוב על המספרים הבלתי-נתפסים: 142 אנשי חמאס שוחררו בלא שניתנה שום תמורה בעדם, בעוד חיילי צה"ל אורון והדר ואזרח ישראלי עדיין נמצאים בשבי החמאס. בעתיד הקרוב אנו אמורים לשחרר עוד אסירים ביטחוניים, שלושה במספר, שעל פי המידע שברשותי אחד מהם ריצה בסך הכול 19 שנים על רצח בכוונת תחילה, ושני הנוספים ריצו 16 ו-15 שנים על ניסיון לרצח, בלא קבלת שום תמורה על שחרורם. אני קורא את הדברים, עומד מול שמחה גולדין, אביו של הדר, שיושב כאן מולי ביציע של הכנסת, ומרגיש בושה אדירה. כיצד זה שאנחנו, המדינה החזקה, המדינה שערך הרעות הוא אחד מהערכים הראשונים שגדלנו עליהם, והערך שכל חייל מכיר, שלא מפקירים שום פצוע בקרב ולא משאירים אף חייל מאחור. אני עומד כאן בכנסת ישראל ושואל שאלה קשה ונוקבת: איך קרה ששכחנו? איך קרה שהפקרנו? איך קרה ששחררנו מחבלים בלא קבלת שום תמורה עבורם? אני עומד כאן ושואל איך קרה שהדר, אורון ואברה עדיין שם ולא איתנו, שואל, ולא מוצא תשובה. תודה לחבר הכנסת קרויזר. תעלה ותבוא חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת בועז ביסמוט. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום נעצר אדם בבאר שבע לאחר שעלה על המדרכה וניסה לדרוס מפגינים שהפגינו נגד הרפורמה המשפטית המתוכננת. ההפגנה הייתה הפגנה על המדרכה, והבן אדם שעט ועלה על המדרכה וניסה לדרוס את המפגינים תוך צעקות, הוא אמר: שמאלנים אנרכיסטים, הרסתם את המדינה. זה לא המקרה הראשון שיש מתקפה על אנשים שמפגינים. גם בשבת האחרונה הותקף חבר הכנסת איימן עודה כאשר השתתף בהפגנה ונאם בהפגנה. לפני חודשיים אני השתתפתי בהפגנה בכיכר הבימה בתל אביב, וגם כן אדם שנהג בקורקינט עלה על המדרכה ודרס את אחת המפגינות. אני חושבת שהגיע הזמן לשבת ולהוציא מסר מאוד ברור, קודם כול, שאי-אפשר לעבור בשקט על מתקפות כאלה על אנשים שרוצים להביע דעה פוליטית ומפגינים, וזאת הזכות שלהם, ולהפסיק את מסע ההסתה, שמתקיים גם נגד המפגינים ונגד כל מי שאומר דעה פוליטית לא מקובלת. עוד נשלם מחיר כבד אם ההסתה הזאת תמשך. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה ויבוא חבר הכנסת בועז ביסמוט. תודה, כבוד היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני קצת המום לשמוע שקצת מאשימים אותנו בכוחנות, הסתה, כאילו לא היו הבחירות לפני חודשיים בסך הכול. אני חושב שהמסר שלנו צריך להיות ברור, ואני מאוד שמח שבמליאה יושב כאן

המשפטים של מדינת ישראל: להבהיר לכולם שקיבלנו מנדט ברור מהציבור לקיים,

ושאנחנו גם לא נבהלים, ממש לא נבהלים ולא מתרגשים מהקמפיין התקשורתי נגדנו וגם מהמתקפות וההסתה, שבאה דווקא מהצד השני, גם האופוזיציה נגדנו. צריך להזכיר שהרפורמה המשפטית, וצריך באמת לברך את שר המשפטים עליה, לא רק שהיא לא באה לפגוע ולהרוס,

היא באה לתקן. אני רוצה להזכיר לכל אותם אנשים שחושבים שיש פה איזו מהפכה חוקתית שאנחנו מבצעים היום, שלא רק שהיא לא מהפכה אלא להפך, היא מחזירה את ישראל למצב הנורמלי. אני רק רוצה להזכיר: עכשיו מדברים בסוג של ערגה, בסוג של געגועים, על תקופת מנחם בגין, ושוכחים מה עשו לליכוד ולימין בתקופת מנחם בגין. אזכיר שמנחם בגין, בתקופה שלו הייתה דמוקרטיה בישראל, כולם יודעים את זה היטב. אז זה בדיוק לחזור למצב שאנחנו מדברים עליו, היום.

המהפכה החוקתית שאנחנו מדברים עליה הייתה ב-92', ובגין היה ב-77'. בישראל בין 48' ל-92' הייתה דמוקרטיה, ועברנו את מלחמת השחרור ואת מלחמת ששת הימים, והיה קדש לפני זה והייתה ההתשה אחרי זה והיה כיפור, ועברנו את הכול.

להפסיק את ה"אפוקליפסה עכשיו", את כל הסיפור הזה כאילו מדינת ישראל היום על סף התהום. נזכיר שוב לאנשים שהיו בחירות אך לפני חודשיים. ולחברים שלנו מהמחנה הנאור, המחנה הדמוקרטי,

אם אתם רוצים, תחזרו קצת לשפיות. הייתי מציע היום לחברים שלי קצת לחזור ל-basics, כמו שאומרים האמריקאים, קצת לחזור ליסודות שלנו, למדינה היהודית, לשלטון החוק, ל"העם הוא הריבון", לדברים הבסיסיים והיסודיים, ולא ללכת למחוזות מטורללים. להפגין זה בסדר.

אני רק אגיד דבר אחד, אני מברך על ההפגנות האלה, כי דבר אחד הן מוכיחות לנו: יש דמוקרטיה, מותר להפגין ואי-אפשר להתרגש מזה, אבל גם מותר לשמר עם אחד ואומה אחת. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת בועז ביסמוט. יש לנו הודעה מטעם יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ, ולאחר מכן נסגור את הישיבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אבקש להודיע על איוש חברים בוועדות הבאות מטעם סיעת יש עתיד: בוועדת הכנסת, חברי הכנסת מירב בן ארי ובועז טופורובסקי, בוועדת הכספים, חברי הכנסת מיכל שיר וולדימיר בליאק, בוועדת הכלכלה, חברי הכנסת בועז טופורובסקי ורון כץ, בוועדת החוץ והביטחון, ממלאי מקום קבועים: חברי הכנסת משה טור פז, יואל רזבוזוב, עידן רול וקארין אלהרר, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ונאור שירי, בוועדת החוקה,

חברי הכנסת קארין אלהרר ויואב סגלוביץ'; בוועדת העלייה והקליטה, חברי הכנסת טניה מזרסקי, אלעזר שטרן וולדימיר בליאק,

התרבות והספורט, חברי הכנסת יסמין פרידמן, משה טור פז וסימון דוידסון, בוועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת מאיר כהן וחברת הכנסת דבורה ביטון, בוועדה לענייני ביקורת המדינה, חברת הכנסת מירב בן ארי, בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברי הכנסת מטי צרפתי, מירב כהן, מירב בן ארי ויואב סגלוביץ'; בוועדת המדע והטכנולוגיה, חברי הכנסת סימון דוידסון, מטי צרפתי הרכבי, רון כץ, נאור שירי ועידן רול, בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, חברי הכנסת יואל רזבוזוב ומיכל שיר, בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, חברות הכנסת מיכל שיר ודבורה ביטון, בוועדה המיוחדת למלחמה בסמים ואלכוהול, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ומשה טור פז.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, י"ח בטבת התשפ"ג, 11 בינואר